בוקר טוב,

הנושא המשך מעקב על היערכות משרדי הממשלה להעלאת הממתינים במחנות באדיס-אבבה ובגונדר, החלטת ממשלה 429. אני רוצה לומר שבין לבין קיבלתי עדכון